מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת,

מטעם הממשלה: הצעת חוק השידור הישראלי (תיקון מס' 8) (תאגיד